הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק שמספרה פ/281/23 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/382/23: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת נשיאת לוחית זיהוי באופניים ממונעים ובקורקינט ממונע), התש"ף 2020, מאת חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני ואורי מקלב, הצעת חוק חינוך פיננסי,

חוק שירות המילואים (תיקון, משרת מילואים פעיל), התש"ף 2020, מאת חברי הכנסת עפר שלח, אורנה

בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת, התקנות האלה: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת שקיימת מניעה לקדם את הליך החקירה) (תיקון מס' 2), התש"ף 2020, החלטה מס' 5012, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף 2020, החלטה מס' 5014, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) (תיקון), התש"ף 2020, החלטה מס' 5016, תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 5), התש"ף 2020, החלטה מס' 5018. תודה. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לפתוח את ישיבת המליאה הבוקר בברכת זיארה מקבולה לכל אחינו ואחיותינו בני העדה הדרוזית ולחברי הכנסת מולא, מריח' ועסאקלה, לרגל חג הנביא שועייב שהחל בסוף השבוע. אני הגעתי לשמוע אותך ואני לא, ואלכ.

סליחה. העדה הדרוזית הפכה לבשר מבשרה של החברה הישראלית, ואנחנו כאן בכנסת ישראל מחויבים כולם, מימין ומשמאל, לפעול מען השוויון לבני העדה ולאזרחי ישראל כולם. חבריי בני העדה, החגים האלה בצל מגפת הקורונה אינם חגים רגילים, ואני יודע עד כמה קשה, בייחוד למבוגרים מבני העדה, לעבור אותם שלא בחיק המשפחה. ובכל זאת, אני פונה מכאן בשם כנסת ישראל וקורא לכם הישמע להנחיות משרד הבריאות, כדי שבשנה הבאה נוכל לחגוג ביחד. עברנו יחד הרבה דברים, ונעבור גם את החג הזה בצל הקורונה לפי ההנחיות ובגאווה,

אני מניח ומקווה שנוכל לעשות זאת בשמחה ובחגיגיות גם בחיק המשפחה המצומצמת. בהמשך הדרך נחזור לחגוג ביחד, אינשאללה, במהרה בימינו. אני מבקש לאחל חג בטוח ושמח לכולם. המליאה תצא להפסקה ותחדש את דיוניה לפי קריאה. תודה רבה. שוב, אני מתנצל על האי-הכללה.